בוקר טוב רבותיי. היום 6 בנובמבר 2018, השעה 09:02. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בוקר טוב למנהלת הוועדה, לצוות הוועדה, לכל מי שנמצא כאן. אני רואה שיש פה נציגי האוצר ונציגי ביטוח לאומי.

זה דיון מהיר שאני ביקשתי להעלות לוועדה וחבר הכנסת אלי אלאלוף,

ביקש ממני גם לנהל את הדיון זה נכים עניים אשר איבדו את זכאותם להטבות בשל הגדלת קצבת הנכות. אני רוצה קודם כל להסביר על מה אני מדברת ולמה בכלל זה צף. אני קיבלתי לא מעט פניות אחרי הגדלת קצבת נכות. קודם כל יש הרבה אנשים שבירכו ואמרו תודה, אבל יש שתי קבוצות של אנשים שבאו ואמרו: הגדילו לנו משהו אחד והקטינו לנו משהו אחר. ופה אני רוצה לתת אני פשוט רשמתי לעצמי גם סכומים כדי שיהיה ברור על מה אני מדברת. אני רואה שיושבים פה נציגי הארגונים ובטח ובטח אתם יודעים על מה אני מדברת. המקרה הראשון, הקבוצה הראשונה זוג כאשר אחד מבני הזוג נכה והשני הוא אזרח ותיק. הנכה יכול להיות גם אזרח ותיק ויכול להיות לא אזרח ותיק. ומה קורה שם? כשאנחנו הגדלנו את קצבת הנכות ב-470 ₪, אני כרגע מדברת על מקבלי קח"ן, והיו כאלה שבן הזוג היה מקבל השלמת הכנסה בגובה 470 ₪, יצא מצב שהוספנו קצבת נכות והורדנו השלמת הכנסה. עזבו את זה שלמשפחה הזאת אפילו שקל אחד לא הוספנו, אנחנו גם הבאנו אותו למצב שהוא הפסיד זכאות להטבות של מקבלי השלמת הכנסה.

אתן קודם כל את המקרה השני ואחר כך אני אתן גם חלק מהחוק שקיים כי אני בטוחה שלא הייתה כוונה לפגוע. המקרה השני, אם אני מדברת על נכה שלא קיבל בזמנו קח"ן אז הוא היה מקבל קצבת נכות 2342

הוא קיבל תוספת גדולה, הוא קיבל תוספת בגובה 930 כי בעצם הבאנו לכולם את קח"ן ותוספת נוספת. ואז גם אם הוא היה מקבל הבטחת הכנסה 930 ₪ הוא לא מקבל אותה.

אנחנו במצב שמגדילים קצבת נכות ומורידים את השלמת ההכנסה ושוב הזוג הזה לא קיבל שקל אחד יותר. אבל יש מקרים שהם מאבדים את ההטבות שלהם בתור אלה שמקבלים השלמת הכנסה. אני חייבת להגיד לכם ששוחחתי עם האוצר וחיפשנו - - - ממשרד האוצר אמרו לי שבחקיקה רשום חד משמעית שהאנשים שיאבדו את השלמת ההכנסה ההטבות שלהם יישמרו.

יש כאלה חקיקות, אני מכירה את זה, אנחנו עשינו את זה כמה פעמים גם בתוספת ותק עשינו את זה וגם כאן. אבל מה בעצם הפרצה כאן, וזה מה שהבנתי, שאם נכה הוא אזרח ותיק אז נכון, שומרים לו את ההטבות, אבל אם הנכה הוא לא אזרח ותיק וגם אם בן/בת הזוג כן אזרח/ית ותיק/ה אז הוא כן מאבד את ההטבות. מה שאני רוצה להבין מהדיון הזה, כמובן אני אשמח לשמוע גם את הנציגים של המשרדים, במה מדובר, מה עוד צריך לשנות. ברור לי שצריך לעשות שינוי חקיקה, אבל אני מאוד רוצה שתפנו אותי ותראו לי איזה סעיף אני צריכה לשנות כי עד עכשיו זה לא ברור. בחקיקה לא רשום בן זוג, לא בן זוג. מה אנחנו צריכים עוד לשנות, כי אני בטוחה שלמחוקקים, כולל אני, לא הייתה כוונה לפגוע במשפחה. ובמקרה הזה תבינו שהם מפסידים ולא רק מרוויחים. הם פשוט הפסידו, הם התחילו לשלם ארנונה, הם מפסיקים לקבל הטבות לתרופות, הנחות להרבה דברים במדינה שלנו. קשה לי להשלים עם זה. אז אני מאוד רוצה שתתנו לנו כלים וכיוונים איך אנחנו צריכים לתקן את הדבר הזה.

אני גם מאוד אשמח אם תציפו לי גם, פחות או יותר, מה העלות של התיקון לזוגות כאלה. אם לא עכשיו בדיון אז אני אתן לכם שלושה ימים שתעבירו לוועדה את העלות. אני יודעת שהכל לוקח זמן, והרבה זמן, ויש לי כמה דברים שאני מחכה מביטוח לאומי כבר כמה חודשים, אבל יש דברים שאסור לנו כחברה להעביר את זה לשלושה חודשים. אני אבקש, זה לא משהו מורכב, אין הרבה משפחות כאלה ואנחנו צריכים לטפל בהן. מישהו מהארגונים רוצה להוסיף למה שאני אמרתי? בבקשה אשר. אני מעמותת נכה לא חצי בן אדם.

הייתה בעיה דומה עם ניצולי שואה שהתחילו לקבל כספים או מ- - - אני כבר לא זוכר בדיוק - - - זה הרנטה מגרמניה ובחלקה היה רשום שזה מחושב כהכנסה ואז תיקנו את זה.

מרינה סלודקין ז"ל, קידמה חקיקה שהחריגה את התוספת הזו